על סדר היום, אנחנו ממשיכים מאתמול את הצעת חוק מענק לעידוד התעסוקה (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. איפה נציגי האוצר? למה אתה צריך אותם? אם אתה יש לך סמכות לאשר - - - אין לי סמכות, יש לוועדה סמכות. מה שיהיה לו רוב יאושר, מה שלא יהיה לא רוב לא יאושר.

אתמול טיילת ואני הייתי פה. לא טיילתי, הייתי בעניינים אישיים.

לקחתי את הבן שלי לראות גן לשנה הבאה. אנחנו נחזיר אותו לתחבורה. אולי יזוזו עניינים שם ויהיו רכבות.

אאפשר זכויות דיבור לחברי הכנסת. מבקש שתקצרו כי אני רוצה לעבור להצבעות על נוסח החוק ועל ההסתייגויות. אני מבקש לומר מספר דברים: באתי לראשות הוועדה רק לאחרונה, לא הייתי בכל התוכניות האלה. איני בטוח שהחוק הזה פוטר את הבעיות. חברים העלו את הקשיים ויכול להיות שחלק גדול מהכסף ילך לחברות הגדולות שדווקא הן פיטרו את העובדים, בניגוד לעסקים הקטנים שלא פיטרו את העובדים ויש להם קשר אישי איתם. אני בספק גדול לגבי העניין הזה. אני אומר לחברים ולעצמי, אני מדבר על זה גם ביננו: הממשלה נותנת 6 מיליארד שקל. כשהסכום הזה ייכנס לשוק זה יכול לעזור לחלק מהמעסיקים. איני בטוח שהסכום הזה יגיע, יכול להיות שחלק מסכום זה יישאר בקופת האוצר. מכאן ואילך אני נמצא בעניין, כל עוד אני יושב-ראש הוועדה איני מתכוון לרגע לעשות הנחה על החוק הזה. אם החוק הזה יעבור עם התיקונים הנדרשים אשתדל שאכן יהיה רוב לתיקונים אני אעקוב אחרי מה שקורה עם הכסף הזה, נראה, אני אבקש גם בחוק שיצטרכו לדווח לנו. אם יתברר שהחשש שלי הוא לא מוצדק, אני מתכוון

ועדה כמו חבר הכנסת ברקת שכופר בעיקר בעניין הזה. האוצר מתעקש על זה שזה צריך להיות כך. אנחנו נצטרך לאשר את מה שהממשלה מביאה כי הממשלה נותנת פה כסף. בעיקרון זה הולך להיות דבר שהוא מועיל, נעקוב אחרי זה, אני מבטיח לחברי הוועדה שנעקוב. מה יש לעקוב, זה מנגנון טיפש. - - - 60,000 ייכנסו - - - אבל למה לזרות מלח על פצעיי? אבל זה מנגנון טיפש. מה זה "מנגנון טיפש"? אני יכול לעקוב אחרי זה.

גם אני חבר בוועדה ואני רוצה להביע את דעתי. אני מסכים איתך, אני מחזק אותך. אתה לא מחזק אותי. זה מנגנון טיפש, אנחנו צריכים עוד יותר לפקח.

עברנו על הכול ודיברנו על הכול. החברים התבטאו בחופשיות. הנחמה היחידה שלי היא שמכאן ואילך אני פה, וכל עוד אני פה אני אעקוב אחרי הדבר הזה. אני אבקש לדעת מי קיבל מהמענקים, אלו חברות,

כמה כסף נשאר בקופה. העלו פה טענות משמעותיות, הבסיס הוא שהמדינה, הממשלה במקרה הזה, מזרימה כסף לשוק, היא לא עומדת בשילוב ידיים ולא עושה כלום. הטענה שלהם שזה יגיע גם לחברות הקטנות. אנחנו נעקוב ונראה,

שהחוק לא פותר את הבעיה אנחנו נצטרך לשנות אותו. אם הוא יפתור את הבעיה אני מודיע שאשבח כאן את משרד האוצר, מה שלא קורה פה לעיתים קרובות. חבר הכנסת פורר, בבקשה. אני רוצה להתייחס למשהו אחר. אדוני היושב-ראש, חשוב שתכיר את העניין, זה משהו שוועדת הכספים כבר עסקה בו.

שממשלת ישראל החליטה להעביר 800 מיליון שקלים לטובת הרשות הפלסטינית. אבל שיא השיאים של האבסורד, אדוני, שהתקציב ממנו נלקח סכום זה הוא מחוק- יסוד: משק המדינה, שאושר כאן בוועדה. זה מכיל סעיף מפורש של 5.35 מיליארד שקלים שמוקצים למתן פתרונות אשראי לעסקים ולמשק הישראלי. את הכסף הזה לוקחים משם כדי להעביר אותו לרשות הפלסטינית.

לא זו בלבד שהכסף הזה

מסעיף שהוא לא מיועד לו שם, אלא שעושים את זה בה-בעת שבאים אלינו ומבקשים להגדיל את חוק-יסוד: משק המדינה בעוד 14 מיליארד שקלים כדי שיהיה כסף לתת לעסקים בסיכון שמחכים לסיוע כבר שלושה חודשים. אני אומר לך שזו כבר לו רשלנות של הממשלה בניהול המשבר, זו פשוט הפקרות. הפקרות בניהול המשבר והפקרות כלפי תושבי מדינת ישראל. כשישבתי כיושב-ראש ועדת הכספים פניתי לשר האוצר ולראש הממשלה על מנת לקבל תגובה כשהבנו שהולכים להעביר את הכסף הזה. לא דמיינו שהכסף יועבר בצורה הזו. לא זו בלבד - - - אבל זה לא - - - בצלאל - - - - - - אלא שבחוק-יסוד: משק המדינה מופיע שהממשלה מחויבת להציג את התוכנית ומה היא הולכת לעשות עם הכספים לפני הכנסת. כשפקידי האוצר ישבו פה הם אמרו שהניחו על שולחן הכנסת. הם לא הציגו לוועדה אלא שלחו למזכירות הכנסת. לא מופיע שבחוק-יסוד: משק המדינה הם לוקחים את הכסף כדי להעביר אותו לרשות הפלסטינית, במקביל לכך שהרשות משלמת כסף למחבלים שיושבים בבתי הכלא. אני חושב שאי-אפשר לקדם שום חקיקה בהקשר של חוק זה כל עוד לא יינתנו תשובות ברורות מהממשלה, אני אומר לפרוטוקול שפניתי ליועץ המשפטי לממשלה כדי שיבדוק את העניין הזה. יש פה, להערכתי, שימוש שלא כדין בכספים.

איך זה יכול להיות? הרי יש מטרות לכסף? לכן אני שואל - - - תחת איזה סעיף הכניסו את זה?

ינון אזולאי, בבקשה. אתמול התבשרנו ששר האוצר החליט להאריך את תקופת הזכאות בעוד 35 ימים. היום שמעתי בתוכנית של גלי צה"ל שאנשים שבעצם יצאו מעל גיל 67 לא יפוצו והם ימשיכו להישאר בבית כי הם לא יכולים לחזור, כך שהארכה זו לא מועילה להם. מיד חשבתי על החוק שלנו וחשבתי שעלינו לבדוק מה קורה עם האנשים מעל גיל 67 שמעסיקים מחזירים אותם. חשוב לזכור ולא לשכוח - - - מעל גיל 67 יכולים להיכנס,

הם מוחרגים מהגדרת עובד מזכה.

ההגדרות שלנו הן מגיל 18 עד 67. דבר נוסף: אתמול דיברנו אבל לא נתנו מספיק דגש, אנחנו רואים שהם היום נאנקים זה המפיקים והאומנים שאנחנו צריכים לשים אותם יחד עם בעלי האולמות ככאלו שחוזרים מאוד לאט למעגל העבודה. חבר הכנסת סמוטריץ'. יש כאן דבר מוזר ואפילו חמור. יש בחוק הזה כמה וכמה תיקונים - - - סליחה, בצלאל.

אני לא מכיר את העניין הזה שהעלית. אני אבדוק אותו. זה חמור מאוד. לא אמרתי חמור או לא חמור, אני אבדוק את זה.

זה חמור מאוד. עודד, אמרתי שאני לא מכיר את הנושא ואלמד אותו, זה הכול. לא הבעתי עמדה. זו שערורייה. אין בעיה בהעברת הכסף, רק לא מהתקציב הזה. המשך, בצלאל. יש בחוק הזה כמה הערות, אני לא מדבר עכשיו על אלפי הסתייגויות. יש בו כמה הערות שמוסכמות על כל חברי הוועדה. אנחנו נצביע על כך. את המשחק הזה אני מכיר, בכל זאת אני רוצה לומר את הדברים. יש כאן כמה הערות שמוסכמות על כולם מקצה לקצה. אם זה ההורדה לשכר המינימום, אגודות שיתופיות, מה שאתמול חבר הכנסת קרעי העלה לגבי הדיפרנציאציה שיש לעשות בעסקים הגדולים, דברים שמוסכמים מקיר לקיר בוועדה. יש התעקשות של משרד האוצר, ואתה באיזשהו מקום אדוני היושב-ראש - - - יש כאן חוק מורכב שעוסק בהמון כסף, אתה אומר שאם זה לא יעבוד נתקן, אבל מאיפה תביא עוד שישה מיליארד שקלים. יש כמה הערות שמוסכמות על כל חברי הוועדה מקצה לקצה. יש התעקשות של משרד האוצר שהחוק יצא מכאן כמעט כמו שהוא נכנס. זה הופך את הוועדה לחותמת גומי - - - שינינו ואתה לא היית. שיניתם מעט. בצלאל, אתה אומר שיש דברים שצריך

- - - של מענק עודד, אני לא מסכים. בעניין הזה אני לא מוכן שזה יהיה מהתקציבים שאושרו בוועדה הזו ואני מצטרף אליך, עודד,

מזה? - - - להעביר למשפחות פשע. תודה רבה. עודד, אני מצטרף

אוקיי.

נושא התיירות עלה בדיונים. יש הערה כאן - - - מישהו ציין שרוב העובדים בתחום זה הם ערבים?

אם אני לא אומר את זה אף אחד לא אומר. אבל לא הפלנו אותם, הם גם מקבלים. אני רוצה העדפה מתקנת.

שסוכם בין משרד האוצר לבין משרד התיירות, ושאישרנו אותו בחוק משק המדינה, התקציב הנוסף. מדובר על 300 מיליון שקלים ואז הובטח לנו על ידי נציגי משרד האוצר פה בוועדה שיביאו לנו תוכנית מפורטת איך הסכום הזה

בן אם זה מגיל 18 20, המעסיק זכאי למענק ואז באמת נבטיח חזרה של כל העובדים שהוצאו לחל"ת. אחרת, יישארו כ-100,000 מובטלים. אלכס קושניר,

חבר הכנסת קרעי, בבקשה. אני רוצה להצטרף לדברי חברי הכנסת לגבי הארכת תקופת תשלום דמי האבטלה.

אני רוצה להצטרף לדברי חבר הכנסת סמוטריץ',

אבל אני חושב שאם יש דברים שמוסכמים על כלל חברי

הבטיחו את זה, אדוני. זה הובטח אבל לא קוים. אין ערך להבטחות. אין ערך

לקבוע בסעיף יותר מאוחר, סעיף 2א, בסעיף "עובד זכאי":" שכרו אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש מענק לפי חוק זה, הוא בגובה השכר המזערי לפחות". "או", להוסיף חלופה.

אבל אמרתם שזה ישתנה. מה ההתנגדות, מה ההיגיון? אמרנו שבקשת הוועדה היא לשנות.

משרד האוצר. כולנו בעד זה, מה

שהם מחזירים את כל העובדים?

עובדי קרן קרב ממומנים במאת האחוזים על ידי משרד החינוך.

יצאו לחל"ת וכולם חוזרים.

שואל אותך, אם בקרן קרב לא הייתה זוכה החברה למתנ"סים אלא קרן רש"י,

הייתה מקבלת, מה זה

אנחנו לא מבינים את ההיגיון,

- - - אז מהתחלה לתת לו מה שהוא רוצה? אוקיי, הלאה. עמוד 4 בהגדרת "עובד

אז אם זה משהו שהוועדה רוצה אותו צריך לתקן.

אנחנו מגדילים את המענקים ונותנים אותם בתוך תחומי - - - לגבי האוכלוסייה של דורשי העבודה,

בגיל העבודה: לגבי האוכלוסייה שקיבלה בחודש מאי את המענק הסתגלות בגיל 67 היא בנוסף תוכל

- - - אם הם הוצאו לחל"ת ולא פוטרו? יצאו לחל"ת, יוכלו לחזור חזרה. הוא אומר שרק אם הם פוטרו. אם אדם בן 68 לא פוטר אלא

מעדיף שהחוק לא יחוקק ואני אפנה לציבור ואומר שהוועדה לא רוצה לסייע, יש לה דעה אחרת, אבל אני השר. אני לא מוכן להוריד את סכום המינימום, גם ככה הוא נמוך מאוד וגורם לכל מיני פיצולי

עכשיו נאבקים על זה בממשלה שהם לא ייקחו. אנשים כבר הזמינו חתונות.

באתי הנה במקום להיות בממשלה. אז זו בעיה ראשונה,

כשהם מתחילים לחזור אנחנו

מתחילים ב-1 ביוני בכל מקרה.

אי-אפשר לדחות להם את המתווה כי הם קלטו עובדים כבר. מה, יפטרו אותם עכשיו? אני לא שמעתי - - - זה מה שהם אמרו אתמול. הם אמורים להחזיק אותם, גם עובדים שם לפי משמרות. אז אם כאן זה עניין שמי שנוהג לפי הדברים האלה באולמות, לתת

ה-3,300 מהותי מאוד. אני שואל - - - אני רוצה לומר לך,

כשהיית עד עכשיו בממשלה, אישרת בטלפון ב-02:00 בלילה,

גורפים.

וזה היה רע, ישראל,

אתה מכיר את עמדתי גם בממשלה, תהיה הגון, אני התנגדתי לזה גם

תביאו תקש"ח ואל תביאו את זה לכנסת. השר - - - אתה יודע מה, בצלאל?

זה לא תקש"ח אבל זה בדיוק על פי הסטנדרטים של תקש"ח. אז בעצם אתה אומר - - - ישראל,

יש פה בעיה - - - יש פה רזולוציות שלא יכולתם לרדת אליהן,

כשאנחנו מסתכלים על המספרים - - - זה לא נגדכם או בעדכם.

שזה יהודים,

כולם צריכים לקבל את הדבר הזה. אני עוקב אחרי הדברים. המעסיקים נערכו כבר בהתאם למה שפורסם, חלק החזירו. אגב, לא כל מה שהוחזר מדווח. הרי בסוף כשתלכו לביטוח הלאומי - -- תרשה לי רק לסיים את

אתה אומר שאתה רוצה להשאיר את החוק כמו שהבאת אותו.

אתה רוצה שהחוק ייצא כמו שהוא נכנס.

אבל אתמול ישבנו - - - לא סיימתי את דבריי.

אתה עצרת אותי במשפט הראשון של דבריי - - - כל מה שהוא תיקוני ניסוח הממשלה מוכנה. - - - דרך ישימה, צריך לראות איך מתחשבים בה.

האם בתור חבר קואליציה אתה חייב לסתום את הפה - - - בלי שום שינוי - - - אני הולך לדבר על זה. תודה. זה לא היה כאן בכנסת ה-20. אני הייתי בקואליציה בכנסת ה-20, היו פה

גפני, זה לא ייגמר בזה, אני לא רוצה לפרט.

אנחנו - - - אני אלך לראש ש"ס לדווח לו, ואני רוצה שהוא יטופל.

אנשי ליכוד יטופלו בדרך אחרת.

מה אתה מציע לעשות? אני גמרתי. זו לא צורה איך שאתה

הנושא של העמותה שזה צריך להיות יותר מ-25% השתתפות נכנס בחוק. היה ויכוח עם השר והוא הסכים בסוף. לגבי בקשות לרביזיה: אי-אפשר לבקש בקשה

אז אני מגיש רביזיה על כל מה שהצבעת עכשיו לגבי ההסתייגויות של ישראל ביתנו ושלנו. "ב.בפסקה (3), במקום "40%

כן,

חסר היגיון.

הצבעה לא נתקבלה. לא התקבלה. רביזיה. "3.בהגדרה "השכר המזערי"

רביזיה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנמק את ההסתייגות.

דיברנו על זה מיליון פעם ואני גם מסכים עם זה ואני מצביע נגד. אז מה אתה רוצה לעשות - - - אני רוצה לפנות ללבם של היושבים פה. בהגדרה "השכר המזערי" במקום "3,300 שקלים" יבוא "2,200 שקלים"." מי בעד? מי נגד? הצבעה לא נתקבלה.

אני רוצה לומר משהו: זה שיש הסתייגות ומצביעים נגד, עדיין יש זמן לשכנע עד המליאה. זה חדש, זה חדש בכנסת.

מצביעים.

חבר הכנסת - - - אמר שהוא רוצה להצביע רק איתך. להצביע עם

העמדה שלו היא שאפשר להגיש הסתייגויות. נו? אבל עכשיו זה הזמן? יש זמן עד המליאה. אני אצביע נגדה עכשיו.

תצביעי

זה נפל על הקול שלך.

הצבעה לא נתקבלה. ההסתייגות לא התקבלה. די. לא מדברים באמצע ההצבעה. ההסתייגות לא התקבלה. הלאה.

אני מבקש שהסכום יהיה שכר מינימום, 2,564 שקלים.

אנחנו בעד.

אלא 40% משכר המינימום. יפה. נצביע על כל הסתייגות ביחד. מי בעד ההסתייגות של בצלאל?

נגד.

לא התקבלה. עכשיו,

בסדר.

כי זה היה צריך לבוא לפני ההסתייגות. גם אני ביקשתי לנמק עוד.

ביקשתי לנמק שתי הסתייגויות. ביקשתי ולא נתתם לי גם במהלך הדיון.

ההסתייגות הזאת תהיה בסעיף 2. הלאה.

2. אני רוצה להתחיל, אדוני היושב-ראש. בסעיף 1 אנחנו. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לנמק את ההסתייגות. לא, לא.

הסתייגויות שאני הגשתי זה כאילו דילגו עליהן. אני לא מבין. אני לא הבנתי את מה שאתה אומר. הצבענו על ההסתייגויות שלך. לא. יש הסתייגויות שהגשתי שלא עלו להצבעה. אני לא יודע את

בטעות יצא לך. רגע, שנייה. הם לא תושבים. אני מסתמך על רשות האוכלוסין.

קבוצת הרשימה המשותפת מציעה: סעיף 2,

מי בעד ההסתייגות הרשימה המשותפת?

של הרשימה המשותפת,

ההסתייגות לא התקבלה.

זה הנושא שבעצם מעסיק לא יוכל להעלות שכר בכירים בחברה ולא יוכל לחלק דיבידנדים עד סוף 2020. כן.

והצבענו. הלאה. רק אני מבקש רוויזיה על זה. רוויזיה, בטח.

בסדר, אתה יכול להצביע על סעיף 2. על מה? על סעיף 2 אתה יכול להצביע. מי בעד סעיף 2 כהצעת

מה נושא חדש?

הבנתי.

ברור. זה לא היה קודם.

ממש ראיתי. אחרי שאמרתם נושא

אם הוא עבד בעסק המשפחתי לפני הקורונה,

הוא זכאי. גם אם זה אשתו או בעלה. גם אם זה בן או בת. לא,

יש בהגדרה: "הוא המעסיק או קרובו של המעסיק".

אבל הוסיפו כאן: "ובלבד

בצלאל, נמחקה.

האגודות השיתופיות נמחקו מהחרגה. אבל אני רוצה להבין.

גם עובד שהוא חבר אגודה שיתופית שעובד באגודה? או רק אם הוא עובד אגודה שיתופית שעובד מחוץ לאגודה?

במקום "מלאו לו 18" יבוא "מלאו לו 17" והמילים "והוא טרם הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה,

יימחקו. מי בעד ההסתייגות? מי בעד ההסתייגות?

תעקוב, בצלאל.

מי בעד?

הרשימה המשותפת. הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד? נגד, קואליציה. למה אין לנו את חוברת ההסתייגויות?

למה אין חוברת הסתייגויות?

רק שנייה. למה אין חוברת הסתייגויות נורמלית?

נכון. למה אין?

הלאה. בסעיף קטן (א), במקום "יוני עד ספטמבר 2020" יבוא "מאי עד ספטמבר 2020". מי מציע את זה? גם הרשימה המשותפת.

אבל הקואליציה, זה מרגיש לי שיש לכם בעיות שם. בפסקה (א)(2) ברישה, במקום "1875 שקלים חדשים" יבוא "2875 שקלים חדשים". מי בעד? מי נגד? נגד.

לא התקבלה. קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת ימינה מציעות: בסעיף קטן (א),

"מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020" יבוא "מהחודש השלישי עד

חצי דקה.

יש הגיון. אם הממשלה אומרת: תפתחו את האולמות בעוד שלושה חודשים,

מה אתם רוצים? גם אומרים להם מתי לפתוח וגם לא משלמים.

עוד לא נתנו להם לחזור לעבודה.

כל מי שאנחנו לא נותנים לחזור.

לא. אלה שהממשלה אומרת:

אני מבקש שנגיע לסעיף ההוא שהם ינמקו.

מה ההצעה שלכם, בבקשה? רגע, מיקי. יש לו הצעה.

אבל יש סעיף מיוחד על זה. שנייה.

רגע, נחכה לזה. אני חוזר

אני מוסיף שזה באישור הוועדה. השר יקבע בלי תקנות?

יש להם חברים פה? ואת האחרים להשאיר לשיקול דעת השר? לא. רק לקיבוצים יש חברים. אתה לא מתבייש? לא. בואו

אתה יודע, אנחנו לא סקטוריאליים.

קטי. אתם מסתכלים על כולם.

ולא הכנסתם תעופה ותיירות ומלונאות, וקיוסקים בתחנות רכבת. במקום להתווכח איתי, תסכימי איתי,

- - - שלושה ימים הוא מדבר רק על קיבוצים. תעשה לי טובה. זה אגב דבר מדהים שכחול לבן תומכים בהתיישבות העובדת ואתה כאיש ליכוד יוצא נגדה.

תתבייש לך. לא. הוא רק

לא חשוב.

תכף היועצת המשפטית תגיד את הניסוח בעניין הזה. אני מבקש רק לומר: הנושא עלה על ידי חברת הכנסת קטי בצדק רב. יש שלושה שבועות שבהם האולמות מושבתים

דיברנו על זה כאן,

ואני מקריאה אותו as is.

על אף האמור בסעיף קטן (א)(2)(ב), שר האוצר רשאי לקבוע בכתב סוגי ענפים של עסקים שלגביהם תשלום המענק למעסיק יהיה בעד החודשים יולי עד אוקטובר 2020, למי שתחילת עבודתו אצל המעסיק הייתה בכל אחד מהחודשים האמורים,

כמובן, שלא יהיה כפל. אבל זה דבר אחד, סליחה. את זה אומר אופיר על דבר של האולמות.

יש את המפיקים. כן, כן. לא רק

יש במסורת היהודית שלושה שבועות,

לא מופיעים וזה.

בר מצוות, חתונות וכו'.

אין חתונות.

הרי איך מצ'פרים, מעניקים את המענק? לפי מספר השעות שהעובד עובד. אבל אם אין אירוע, אז הוא לא עובד. אז אין הצטברות של שעות. ולכן ביקשנו בגלל זה

שזה יהיה באישור הוועדה, תוכלו לבחון את מה השר מביא בפניכם,

אבל יש לי הערה נוספת. העניין הוא שגני האירועים נפתחו לפני זה. גני האירועים נפתחו לפני שלושה שבועות או שבועיים.

אז שלא יגידו לנו עכשיו:

הוא תאורן עם חשבונית באולם אירועים אחד. עכשיו, אולם האירועים לא חוזר לעבוד.

אני חברה של תאורה.

יש לו עובדים.

נכון.

אני חושב שאתה יכול לעמוד על זה, הרב גפני. והשנייה?

בסעיף 4, במקום לקבוע שרק מעסיק אחד יקבל את המענק, שיאפשרו לשני מעסיקים, שיתחלק בהתאם לאחוזי המשרה. קח חדרי כושר, למשל. המאמן

בסוף הרציונל מתקיים.

אני אומר שאם יש לי עסק שמעסיק 300 עובדים,

כי בכל חדרי הכושר המדריכים עובדים בשניים-שלושה חדרי כושר. זאת סתם דוגמה אחת.

אנחנו לא חושבים שאנחנו פוגעים ומייצרים עוול. אני אסביר עוד פעם גם בנוגע לרף של המחיר של השכר - - - הרב גפני,

אתמול בוועדה הבאנו תיקון לזה. מה הבעיה עם תיקון הזה של שני

תודה רבה.

איך אתם עושים תיאומי מס? רק שתדעו שאתם מגיעים איתי לנקודת שבר. לקחת הם יודעים,

אתם מגיעים איתי לנקודת

וששת החודשים שלהם הסתיימו,

100,000. אני אומר 80,000. רעב. אני דורש להכניס עוד שישה חודשים למי שאיבד את מקום עבודתו וקיבל שישה

אם לא, בין 80,000 ל-100,000 משפחות הולכות לחרפת רעב.

כן, אבל זה לא נוגע לחוק, מיקי. זה נוגע לחוק, אדוני. טוב, מי בעד?

הלאה.

רוויזיה.

אנחנו עושים פה פשע נגד הציבור. לא פחות מזה. פשע נגד הציבור.

זה נכון מה שהוא אומר.

כן, אבל היה אפשר להכניס לשר האוצר איזה "שגם" קטן.

אנחנו לא מעבירים את החוק הזה. אבל מיקי, אפשר לקיים על זה דיון אחר כך.

התועלת השולית שיש למעסיקים בהחזרת אחרוני העובדים, ה-10% או ה-20% אחרונים,

ולמעשה, אנחנו מפצים בעיקר מעסיקים גדולים. מה אתה רוצה בהסתייגות הזאת?

אתה הולך נגד השר?

הוא הולך עם הגיון.

אני והוא. יחד אנחנו. אני רוצה לומר את דעתי איך המנגנון צריך להיות כאן. כי מה שקורה הוא

מי נגד? נגד, קואליציה.

ההסתייגות לא התקבלה.

רוויזיה.

ואני מבקש שכשאתם יושבים איתם לגבי העניין הזה, תשבו גם על זה, בבקשה. אתם לא חייבים, דרך אגב. סליחה שאני קופץ לסוף, לגבי המידע אתה כן

אחרת, הייתה רואה את הצחוק.

אתה רוצה להצביע על סעיף 4? בטח.

רגע.

עובד המועסק אצל שניים,

אז נחזור לזה.

נחזור לזה.

נחזור.

אתה עושה רוויזיה.

ואת אותם נתונים שהעובד היה צריך להעביר לשירות התעסוקה, הוא צריך כעת להעביר לידיעת המעסיק שלו, שהם נתונים שלא בידיעת המעסיק אלמלא יעביר אותם העובד

עכשיו אני שואל שאלת תם באמת. הרי כל הנתונים במדינת ישראל היום נמצאים ברשות המיסים, במס הכנסה, מה - - - לא. חבר הכנסת סמוטריץ',

משלמים עליו מס הכנסה.

יש לו דוח 101. אתה לא יודע שהוא עובד? תודה רבה. היה לכם תיקון לנוסח של סעיף

לכחול שלכם,

אז תקריאו אותו היום. כי אנחנו מצביעים על הנוסח שלכם. "תנאי לאישור בקשה למענק" במקום

שירות התעסוקה יכול להציג את זה עכשיו, אם תצרפו אותם.

אפשר להכניס את זה כהסתייגות, גברתי?

נאמר לנו שהוא יכול להציג את זה עכשיו.

זה הגיע בבוקר. אני יכול, בבקשה, בינתיים להגיד כאן הסתייגות? כן, בבקשה.

הצבעה לא נתקבלה.

מי בעד? מי נגד?

סעיף קטן (ב)(2) יימחק.

בעד? מי נגד? מי נמנע?

סעיף קטן (ב)(3) יימחק.

מי

לא להפריע באמצע.

זה לא עולה גרוש.

הצבעה לא נתקבלה.

15 יום כתבתם. לא, 21 יום זה נושא חדש. לא כדאי לכם. 21 יום, ובמידה, אופיר.

21 זה מספיק זמן.

שיהיו מקרים שבהם השר ירצה להאריך, הוא יוכל להאריך.

כן. הוא ינמק אבל.

זה השלב השני.

על השלב השני? מהרגע שהחלטתם שהוא זכאי זה ייקח 21 ימים?

זה לא ייקח 21 ימים. אבל זה ייקח פרק זמן קצר של מספר ימים. איזה? של כמה? מספר ימים.

אסי, השר דיבר על 21 ימים. האמת היא שהוא דיבר על פחות. אבל 21 יום זה מה שיצא בסופו של דבר. אנחנו ביקשנו 15 יום.

אז כדאי להתייחס גם לסוגיה הזו.

אני מזכיר שזה צריך להיות תנאי להגשת - - - אני לא מסכים לזה. לא שמעתי מה שהוא אמר.

לא שמעתי מה שהוא אמר.

נושא חדש.

אז יש לו גם עוד מועד להוסיף. אני לא מסכים לזה. הוא אומר שאפשר יהיה לשלם לשיעורים.

הלאה.

אפשר עוד לא להצביע?

בסדר. נושא חדש? לא. סעיף 6. אפשר להצביע? רגע. רק להבין,

ישראל ביתנו וימינה: "מענק משלים בגין שימור עובדים".

"(א)חלה ירידה של 25% ויותר במחזור הפעילות במהלך התקופה שבין יום 15 במרץ 2020 ועד למועד שבו קבעה המדינה כי העסק רשאי לחזור לפעול (להלן,

אז הוא לפי הנוסח של הכחול, כי ה-21 ימים ייכנס לסעיף 6. איך המעסיק מאשר את הפרטים,

סוף סעיף קטן (ב). זה הולך לחשבון הבנק שלו.

אבל כתוב שהוא

והם לא יהיו קשורים למועד שבו הם שולמו למעסיק, אלא הם יהיו מ-30 ימים לאחר מועד הדרישה שקיבל אותו מעסיק להשיב. כלומר, אם הוא

גם אחרי 21 ימים,

כזכור כרגע ביקשתם להוסיף מגבלה של 21 ימים שבהם חייבים לעמוד. ולכן כל מה שאנחנו מבקשים כאן בתשלום ביתר, אחרי שנשלחה הדרישה ועברו 30 ימים

אסי, תודה רבה. אנחנו סיכמנו עם השר שלא תהיה ריבית.

הלאה.

שזה "סכום היתר יוחזר בתוספת הפרשי הצמדה

בלי ה"למעט".

אבל עברנו.

עם כל הכבוד, כמה את רוצה שאני אשב על החוק הזה? הוא יוצא לי מהאוזניים.

פשוט - - - אני אגיש רוויזיה על הסעיף, אז תוכל להביא אותם. עזוב

אפשר לתת מהמועד - - - יש לי עוד כמה דברים חכמים שצריך לעשות בחוק.

- - - תודה

לא ועדת הכספים שהכרתם, שאפשר לדבר בהגיון.

אחרי סעיף 9. קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת ימינה מציעות: אחרי סעיף 9 יבוא: "(א) קיבל מעסיק מענק בהתאם לחוק זה, לא יהיה רשאי לבצע חלוקת דיבידנד במשך 12 חודשים מיום קבלת המענק." מי בעד ההסתייגות? רגע.

אז שים לב שפה לא הקראת הכול. השאלה היא מה אתה רוצה לעשות. אני אקריא קודם את ההסתייגויות.

אתם רוצים, תגישו תיקון לחוק. תגיד, גפני, למה הדיין, ולא דווקא השופט ולא רואה חשבון, שמבין בלקרוא מאמרים? תגיש הסתייגות.

יש הסתייגויות? משרד האוצר, אם תקבלו את אחת הסתייגויות, אני

כן. כשיר להתמנות לוועדת ערר רואה חשבון עם ותק 10 שנים במקצוע ו/או אברך שסיים בכולל באופקים.

לא להכניס הסתייגות כזאת.

הוא מתכוון אליי. הבנתי. למרות שהוא לא למד לימודי ליבה. אבל הוא למד. ויש לו לפחות ותק של שתי קדנציות כיושב ראש ועדת הכספים. אני מצטרף. מי בעד ההסתייגות. ירים את ידו. מי נגד. נגד, קואליציה. הצבעה לא נתקבלה.

רוויזיה על הכול. זה ברור, כן?

אז יכול

התוספת של "ועדת הערר מוסמכת לאשר את ההחלטה..., לבטלה או להחזיר את העניין". זה נושא חדש. למה נושא חדש? בגלל שזה באישור ועדת הכספים? כי קודם ביקשתי, לא זה.

לא ועדת הכספים.

הוא מדבר על התיקון שביקש השר. סוף התיקן בסעיף 11, מה ששר האוצר ביקש. זה נושא חדש. זה שאפשר גם להחזיר עם הוראות וכו'.

נושא חדש.

אז עוברים לסעיף 12, נכון? כן. סעיף 12 מדבר על קבלת מידע ושמירתו. אני מבקש לא להצביע על זה עכשיו. על קבלת המידע. אל תצביע על זה עד שנשב איתם.

לא מצביעים על סעיף - - - אתה בעד? זה כל קבלת המידע שאתמול דנו עליו. אני חושב שלא כדאי שנצביע עליו. בכל מקרה,

מה העניין של האח הגדול פה? שלמה, אני לא הייתי אתמול. איך הם הסבירו את זה? למה צריך פה את כל שמירת המידע? אח הגדול פשוט.

זה נותן להם עכשיו את כל הפרטים של כל עובד. אתה יכול לשלוח למעסיק. שאתמול לא הצלחת להשיג.

- - - ברשותכם, על הסבר של דרישת המידע - - - אני מתכוון להצביע על זה. אבל תוגש רוויזיה. במסגרת הדיונים איתם, אנחנו נראה מה אנחנו עושים. אגב, יש פה תיקונים של משרד האוצר, שלא הוקראו.

אגב, לא על הכול הצבענו.

מבקש - - - בסר. אני רוצה להצביע. אנחנו לא הצבענו על כלום.

יש לך סעיפים שלא הצבענו עליהם.

עכשיו אני רוצה להצביע. לא על זה. שלא הקראנו. לא הקראנו. לא הקראנו, אני לא מצביע. יש כאן הרבה כאלה. לא להצביע.

מה שלא הקראנו, אני לא מצביע.

אנחנו מדברים על סעיף 12. סעיף 12. סעיף 12, בלי כל התיקונים שנמצאים ולא הוקראו אתמול.

אותם תיקונים שלא הוקראו. נכון.

יש לסעיף הסתייגויות של קבוצת הרשימה המשותפת.

סעיף 12 (א) יימחק.

הצבעה לא נתקבלה.

מי נמנע? כן,

קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת ימינה מציעות: סעיף קטן (ז) יימחק.

מי נגד?

הצבעה לא נתקבלה.

אתה רוצה לתת לו? על העברת מידע. לפני שאתה מצביע על הסעיף? אני רק מבקש

בסדר. ניתן למנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי להגיד משהו. אבל לפני ההצבעה ניתן לו. הלאה.

אני מאוד מעריך אותו. הוא יודע את זה. אבל, לצערי, הוא לא חזר אליי. מאיר, בבקשה, בקצרה. מאיר בדרך כלל עונה. אני חייב להעיד שהוא בדרך כלל עונה. קודם כול, אין דבר כזה שאני לא חוזר.

אולי לא שמעתי טוב.

אז אני מבקש שתחזור לינון אזולאי. הוא מתלונן שאתה לא חוזר אליו. ואני מעיד שאתה חוזר.

אבל הוא אומר שלא. צריך לתקן את זה.

חבל על הזמן. מאיר, אחרי הוועדה, אני אגיד. מאיר, חבל על הזמן. בבקשה. אני אעשה את זה בקצרה. אני שלחתי מטעם הביטוח הלאומי שני מכתבים בכל הנוגע לתהליך העברת המידע מהביטוח הלאומי לשירות התעסוקה, כדי שמשירות התעסוקה יעבור אחר כך לרשות המיסים. אני פשוט מודיע לכל חברי הוועדה. הוצאתי גם מכתב היום בבוקר.

נבחן על ידי כל הגורמים המקצועיים בעיקר במערך המידע הממוחשב של הביטוח הלאומי. ואני פשוט זה שעומד בשער ואומר לכם: אם האישור הזה יינתן כפי שהוא, יהיו לא מעט כשלים ולא מעט בעיות שלא יאפשרו למערכת בסוף להוציא מן הכוח אל הפועל את ההחלטה שהיא כל כך רוצה ליישם, להעביר כספים לטובת אותם מעסיקים שיחזירו למחיצתם עובדים. אני אומר לכם, זה דבר אחד. דבר שני, שגם קיבל ביטוי מפורש שם, מדובר במידע רגיש ביותר. ככל שהוא עובר דרך יותר ידיים, הוא הופך חשוף יותר. ולהעביר אותו כרגע מהביטוח הלאומי סדר גודל מעל ומעבר ל-100% מהמידע הנדרש, להעביר אותו לשירות התעסוקה כדי ששירות התעסוקה, באמצעות גורם חיצוני מסחרי, כנראה, יעביר אותו אחר כך לרשות המיסים - - גפני, אתה לא יכול להצביע על זה.

אי-אפשר לקבל את זה.

- - אני חושב שהדבר הזה פוגע בצורה משמעותית ביכולת שלנו לדאוג לכך שהפרטים הכי חשובים והכי אישיים של התושבים לא יהפכו לנחלת הכלל. טוב. תודה רבה. מאיר, תקשיב אליי.

הולך להגיש כמה הסתייגויות.

היות שאנחנו כנראה שלא נוכל להביא את זה למליאת הכנסת, ועוד אמורים לשבת הלשכה המשפטית שלנו עם הלשכה המשפטית של משרד האוצר, ומכיוון שאתה אמור לפגוש את השר השר נתן לנו הוראה, לא שזה ככה יהיה - - - אבל ממתי השר נותן לך הוראה?

בסדר. הכול בסדר. זה מקרה חריג, הוא טוען. לא משנה. מאיר, אני מציע שתדבר איתו. ועדיין תהיה אפשרות, אם השר יסכים, לתקן את זה. אתה מכיר את ראש הממשלה. אתה מכיר את שר האוצר. זו לא החלטה פה. אנחנו הולכים עם ההחלטה הזאת. הוא ישב אצלי בחדר ודיברנו על העניין הזה. אני מסכים איתך.

תשכנע אותו. אני אשמח מאוד.

הטענות שאתה אומר הן טענות נכונות.

אני מבקש כמה הסתייגויות. מה אתה מבקש? כמה הסתייגויות. הרב גפני, רק דבר אחד. הביטוח הלאומי, ואתם יודעים את זה כולכם, באמת משווע לתת מענה לכל האנשים שזקוקים לקבל או את דמי האבטלה או את המענק או העידוד לסיוע בקליטה בחזרה למסגרת הפעילות הכלכלית הרגילה. אנחנו עושים את זה מתוך שליחות אמת. ולכן אני חוזר ואומר את הדברים האלה לכל חברי הוועדה ולך בראשותה. תודה רבה. אני מבקש שתי הסתייגויות. כן. היועצת המשפטית, אני מבקש שתי הסתייגויות. בבקשה. אחת, שירות התעסוקה לא יעשה שימוש לצורך איסוף המידע, ניהולו וכדומה באמצעות גופים פרטיים,

מי בעד ההסתייגות?

הצבעה לא נתקבלה.

סעיף קטן (ח): שימוש שלא כדין במידע האמור בסעיף זה, העושה שימוש שלא כדין במידע לפי סעיף זה, דינו 10 שנות מאסר. מי בעד ההסתייגות?

בצלאל, יש לזה תרופה בסדר הדין הפלילי. לא נכון.

זה בעיניי הכי חשוב: עובד רשות התעסוקה שיקבל את האפשרות לעיבוד, שימוש או צפייה בפרטי המידע בהתאם לסעיף קטן (4), יצהיר בטרם יקבל את הרשות האמורה, כי הוא מודע לכך ששימוש שלא כדין במידע דינו 10 שנות מאסר כאמור לעיל. מי בעד ההסתייגות? ירים את ידו.

בבקשה, הלאה. אדוני היושב-ראש, אם יורשה לי לומר משפט. אני מנכ"ל שירות התעסוקה. כן. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות קצרות. אני רוצה להזכיר לנוכחים וגם למנכ"ל המוסד לביטוח הלאומי, שאנחנו שירות ציבורי. חלק מהשירות הציבורי, יש לנו תו ISO בנושא שמירת מידע. בוקרנו על ידי מבקר המדינה בכל נושא של ביקורת המידע, שמירת המידע בשירות התעסוקה, וקיבלנו, מה שלא מקובל בדרך כלל, ציון לשבח. אז אנחנו לא איזשהו אויב, אלא אנחנו חלק מהשירות הציבורי. עובדים בו עובדים שיודעים מה זה לשמור את המידע. זה דבר אחד.

הדבר השני, אני רוצה שיובהר שבמידה והמידע הזה לא יועבר, כולו או חלק מהמידע, כל הנושא ייקח פשוט יותר זמן. תהליך האישור יהיה יותר ארוך ויהיה יותר ידני.

אולי זו ההזדמנות לשאול אותו: כמה מובטלים יש נכון להיום במדינת ישראל?

זה חשוב. רגע, אבל אני באמצע. אה, סליחה.

הטופס ששלחת לנו, אני גר בתל אביב. ואני צריך למלא את הטופס הזה. אני יכול למלא אותו? זה קריא?

אני מקבל את הטופס ואני רוצה להעביר אותו אליכם, זה לא טופס שאני יכול להשתמש, יש פה תצהיר, יש פה - - - רק אם סיימת תואר שני בעברית. אדוני, אני רוצה להגיב, אם יורשה. מה זה אם יורשה לך?

אוקיי. אני אומר לך: מה שאתה מחזיק ביד זה מה ששלחנו הבוקר. זה מה שנקרא mock up, אבטיפוס של החומרים. זה יתורגם לטופס ידידותי. אני לא יודע.

עם כל הכבוד, שנייה. אני לא למדתי ליבה. אני רוצה למלא טופס. בגלל שהממשלה והכנסת החליטו שאני זכאי למענק, אני רוצה למלא טופס. זה לא טופס שאני יכול למלא אותו. אני רוצה למלא טופס. אדוני, אני יכול לענות?

רצוי. אז אוקיי. השאלה היא בסופו של יום מה אנחנו מאשרים. אנחנו הכנו חומר לעתיד. תלוי מהו - - - אדוני מנכ"ל שירות התעסוקה, אתה לא צריך להאריך. עברית אני יודע. לא חשוב איך אני יודע, אבל אני יודע. זה שהגשת את זה לוועדה, זה בסדר גמור. עכשיו אני מבקש ממך, אם אתה יכול לתרגם את זה לטופס שאני שאני לא מבין בכל הדברים האלה. אני שעובד באיזה מפעל, מחזירים אותי לעבודה. אני מבקש

תראה לי איזה טופס. אתה תיתן לי. אבל אז אתה עלול לקבל את המענק. אדוני, יש לנו שתי חלופות. תלוי איזו חלופה תאושר היום בוועדה. ובהתאם לכך הטופס ייהפך לסופי. יש כאן שתי חלופות שאנחנו יכולים להפיק אותן שהן די,

אז תביא לנו את שתי החלופות. אם אפשר להביא לנו את שתי החלופות. אנחנו סבלנו פעמים רבות. אני העברתי לך, אדוני.

העברת את הטופס הזה, שהוא לא קריא לכל בר בי רב שרוצה להגיש טופס. אתם קיבלתם מספיק משאבים כדי להתמודד עם כל עשרות אלפי או מאות אלפי הפניות, אדוני?

האם תשתמשו בשירותים פרטיים שאולי תהיה בעיה עם חופש המידע, אם לא קיבלתם מספיק משאבים לצורך כך? שלמה, הוא לא זקוק. אז לנושא המשאבים התייחסתי אתמול. אנחנו בדיונים עם האוצר ונגבש בתוך ימים את המשאבים הנדרשים.

אדוני רוצה טופס. ומישהו שאל אותי שאלה.

תענה לו. הוא איש בכיר בליכוד. לא לענות, אז לא.

הוא איש בכיר בליכוד. לגבי המשאבים, אנחנו בדיונים עם האוצר לגבש את המשאבים הנדרשים.

גם את הנושא של אותו טופס, כפי שאתם קוראים לו, אנחנו עושים את זה לישראל דיגיטלית יחד עם ממשל זמין, עם כוחות פנימיים של השירות. קבלת מענק על עובד שמסר פרטים לא נכונים - - - כן. שהורדת את זה. הורדתי את הסעיף הזה של העובד, מאסר עם כל מה שנלווה לזה.

איזה סעיף זה?

יש לך מסעיף 13 עד סעיף 17. מ-13 עד 17 - - - רגע. יש הסתייגויות. אה, הסתייגויות. בבקשה. רק אם יורשה לי,

אנחנו מבקשים להוסיף לסעיף עצמו, על מנת גם למצוא פתרונות לכל הטענות שנאמרו כאן, סעיף הסמכה של שר האוצר בהסכמת שר המשפטים לקבוע דרכים אחרות להעברת המידע המנוי בסעיף קטן (א), ככל שהדבר נדרש לצורך הגשמת תכלית חוק זה ותוך צמצום הפגיעה בזכות הפרטיות. שמה אומר? ששר האוצר בהסכמת שר המשפטים יקבע דרכים אחרות להעברת המידע. אני אחזור: שר האוצר בהסכמת שר המשפטים רשאי לקבוע דרכים אחרות להעברת המידע המנוי בסעיף קטן (א), ככל שהדבר נדרש לצורך הגשמת תכלית חוק

איזה דרכים? ואגב, למה שומרים את המידע לשנתיים? פשוט לא כל כך דיברנו על הסעיף הזה,

אדוני היושב-ראש, שאנחנו לא עשינו עליו דיון, כי אמרת שאתה לא רוצה אותו. נכון. איך אפשר להצביע אם לא עשינו עליו דיון? אנחנו עכשיו עושים. - - - להתמודד עם הליכים המשפטיים, וגם הצלבת המידע.

זה אני אומר כל הזמן. גם הרב גפני לא מסכים לזה. הרב גפני, אני רוצה גם בקשה להעלות. אני רוצה גם להעלות בקשה. הוא ירד?

מנכ"ל התעסוקה? מנכ"ל התעסוקה.

נמצא. אז אני רוצה פשוט להעלות בקשה שכלל העובדים שיעסקו בפרויקט יהיו עובדי מדינה, דווקא בגלל חופש המידע. אבל אנחנו לא מסכימים בכלל שיקבלו את חופש המידע. למה הם צריכים את זה? למה צריך להגיע לזה?

אומר הביטוח הלאומי: כל מה שהם צריכים,

מה שר האוצר ושר המשפטים? למה הם צריכים את זה?

אומר לך הביטוח הלאומי: כל מה שהם צריכים, אני יודע לתת להם. כל החוק צריך את זה. תשאל.

כולנו,

נשמח להבין למה בעצם אתם צריכים את המידע? למה צריך לשמור אותו? למה צריך לשמור אותו לשנתיים? הוא פנה לשירות התעסוקה. אנחנו יכולים לענות. אתם יכולים גם לענות. למה צריך לשמור את המידע? יש שם איזה פקיד שיוכל להשתמש

לאיזה צורך? רק שנייה. מבחינת אופן שימוש במידע לצרכים אחרים, יש פה שורה של מגבלות בהתאם למקובל בכלל ולנסות להבטיח את השימור שלו. השמירה של המידע נדרשת בכל זאת לשני דברים.

יש עניין של תהליכים בהליכים משפטיים שצפויים לארוך תקופה מסוימת שבמסגרתם אנשים יבקשו להשיג על החלטות של שירות התעסוקה. ושנית, לצורך הצלבה מול מידעים שיגיעו בשלבים מאוחרים יותר.

טופס 126 מהביטוח הלאומי או מרשות המיסים, שזה לוקח חצי שנה לאחר הגשה של המסמכים הללו, שהם מסמכים שהמעסיק מגיש. הם מגיעים בשלבים פשוט מאוחרים יותר. ולכן לצורך שני הדברים הללו, צריך לספק את הזמן של שנתיים. נגיד מה יקרה אם לא תשמור את המידע? לא הצלחתי להבין איך תיפגע מזה.

לא ניתן יהיה לקיים את ההליך המשפטי בבירור הטענות שיוצגו כנגד שירות התעסוקה בדבר קביעת הזכאות.

לא ניתן יהיה לעשות את הצלבת המידע מול המידע המהימן של המעסיק. אדם שהגיש ערעור או שיש לכם כנגדו משהו - - - כן. יגיש את המידע. תבקש את המידע והוא ייתן לך. כמו שאתה עושה בכל הליך. אבל אני לא מבין בשביל מה צריך לעשות את השליפה פעם נוספת. הרי כל מה שנאמר כאן - - - אתה יכול להגיד את זה על כל דבר. בוא נעזוב את זה. אסי, אני לא מבין. אסי, רק שנייה. הרי גם פה בסעיף זה מנוסח ככה ששירות התעסוקה לוקח את המידע מהביטוח

מה הוא צריך לקחת אותו? נניח שיהיה הליך משפטי, אז לטובת ההליך המשפטי יבקש את המידע מהביטוח הלאומי. מה אתה צריך עכשיו לקחת את המאגר מהביטוח הלאומי ולשכפל אותו ולבנות עוד אחד כזה בשירות התעסוקה?

אבל אז צריך לקבוע הוראות שמבטיחות את זה שביטוח הלאומי שומר את המידע הזה. אבל הביטוח הלאומי שומר את המידע כל הזמן. הביטוח הלאומי שומר.

זה לא בהכרח. אנחנו מצלמים הרי נקודת מצב מסוימת עם נתונים

ועליה צריך לעשות את הבירור. הוא יכול להגיד את זה על כל דבר.

אין בעיה שהביטוח הלאומי, שממילא יש לו את המידע, ישמור אותו לתקופה של שנתיים. הוא ממילא שומר, זה ממילא קיים אצלו, ממילא הוא מנהל את מאגרים האלה,

חבר הכנסת סמוטריץ', המטרה היא לא רק לזה. המטרה היא גם הצלבת הנתונים. שוב, אני מזכיר שעשינו מהלך שבו רצינו שהדיווח יהיה כמה שיותר אוטומטי ושהתשלום יהיה כמה שיותר אוטומטי והבדיקות נעשות בדיעבד. לדוגמה, יש טופס 126 שמתקבל רק אחרי חצי שנה. הוא נותן מידע יחסית עדכני ומהימן לגבי היקף העובדים בעסק, המשכורות ששולמו שבגינו אפשר אחר להצליב באמת ולראות שהדיווחים היו אותנטיים. אם לא יישמר המידע, אי-אפשר יהיה לעשות את הצלבות האלו. זה חלק מהסיבה. חלק מהסיבה הנוספת זה מה שאמר אסי עכשיו. כן צריך לשמור את זה לטובת הליכים משפטיים,

לא מבקשים פה לשמור את המידע לחמש שנים או עשר שנים. אז למה שנתיים. למה לא 15 שנה?

ולמה את כל המידע? ולמה לא פר שאילתה?

תקבל תשובה לגביו. למה צריך את כל המידע שמופיע כאן? יש פה כמויות אדירות של מידע שאתם מבקשים להעביר ממשרדי ממשלה שונים.

מידע על נתוני השכר השנתיים, מידע בדבר חברות לא פעילות. יש פה רשימה מאוד משמעותית. בגלל שמדברים כאן על מאות

לי יש חשד שכל החוק הזה, מבחינתכם זה העברת המידע. יש לי חשד כזה. העברת המידע, תן לי את זה. אני מציע שנה. לשמור את זה שנה. לא צריך שנתיים. אדוני היושב-ראש, אי-אפשר לעשות דבר עם המידע. אי-אפשר. אני יודע שאי-אפשר.

אני אספר לכם סיפורים על מה שעשו עם מידע.

ואל תשכנעו אותי על מידע. בסדר. אני נמצא פה לפניכם. אני כבר הרבה שנים פה. מה עשו עם מידע פקידי ממשלה מסוימים. אני מציע לשנה. אם מקצרים את התקופה, אז צריך להשאיר החריג של ההליכים המשפטיים, כדי שהרשות תוכל להתגונן. יערה, למה לא להעביר את זה בדרך של שאילתות? למה צריך את כמויות המידע הגבוהות האלה? מזמן לא ראיתי איזה סעיף העברת מידע מקיף - - דרקוני. נכון.

יש פה מנגנון מורכב, כי בדיקת הזכאות תיעשה על יד שירות התעסוקה, התשלום על ידי רשות המיסים.

אבל זה גם שירות התעסוקה, גם רשות המיסים, גם משרד הכלכלה, גם משרד הרווחה צריך לדעת איפה הילדים שלו לומדים בגן. למה הצורך? שגית, שנה זה סבבה. אם תוכלו לתת שנה וחצי, נשמח.

בואו, אין בעיה. בסדר. אופיר, אנחנו מאשרים את זה לשנה. הלאה.

סליחה, רגע. שנה במקום שנתיים? כן.

רק אם אפשר לאשר גם את הסעיף שדיברתי עליו. שנה במקום שנתיים?

בסדר. אני חוזר. בכפוף לכל מה שמציעים לשנה הזו, שר האוצר

בדקת שזה נושא חדש?

תבוא לדיון בוועדת הכנסת. אני אנמק בצורה מאוד מפורטת מדוע זה נושא חדש.

אני אשלח מישהו מהליכוד.

שר האוצר בהסכמת שר המשפטים רשאי לקבוע דרכים אחרות להעברת המידע המנוי בסעיף קטן (א), ככל שהדבר נדרש לצורך הגשמת תכלית חוק

אבל אי-אפשר לדון על זה, בגלל שהוא טוען שזה נושא חדש. אני לא חושב שצריך את הסעיף הזה. אנחנו נבדוק עם השר אם הוא צריך את זה. אופיר, תבדוק.

זה נושא חדש. אני מציע שעד הדיון בוועדת הכנסת, ינסו לבחון את השאלה אם לא מדובר בסעיף מיותר.

התקנון לא מאפשר.

אמרתי שאני מציע שעד לדיון בוועדת הכנסת במעמד נושא חדש, אתם תדונו מאחורי הקלעים עם אנשי משרד האוצר אם הסעיף יכול להתבטל כולו. זה יחסוך לכם הצבעות. בסדר.

אם יורשה לי, אני רק אסביר את הסעיף הזה. אייל, איפה אנחנו עומדים? אנחנו בסעיף 13. איפה אנחנו? על סעיף 12, אתה - - - נושא חדש. טען. אה, נושא חדש. אתה לא יכול להצביע.

בסעיף 13. קבלת מענק שלא כדין. הוועדה ביקשה למחוק את סעיף קטן (ב) לגבי העונשין של עובד.

אני רק רוצה, אם יורשה לי בכל זאת, לעניין המידע - - - רגע, רגע. רגע. כן, שגית. אז לסעיף 13 יש הסתייגויות יימחק. קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת ימינה: אחרי "מעסיק שהגיש בקשה למענק לפי סעיף 5(ב) ומסר" יבוא "באופן מכוון ומתוך כוונה לרמות את שירות התעסוקה". מי בעד?

לא התקבלה.

מי בעד סעיף 13 כנוסח הוועדה? ירים את ידו. בעד, קואליציה. מי נגד?

הסעיף התקבל. אחרי סעיף 13, קבוצת ישראל ביתנו וקבוצת ימינה מציעות: "קנס 13א. פיטר מעסיק עובד מזכה בניגוד להתחייבותו בסעיף 2א(2א) לחוק זה, דינו קנס בסכום כפל המענק ששולם לו בגין אותו העובד." ברור. מי בעד? אני רוצה לנמק את ההסתייגות. לא צריך. מי נגד?

נגד. מי נמנע?

לא הצבעתי בעד. תן לי את ההזדמנות להצביע בעד. בסדר. מי בעד? מי נגד?

מי נמנע?

לסעיף 14 שמדבר על ביצוע החוק. קבוצת יש עתיד תל"ם וקבוצת הרשימה המשותפת מציעות שזה יהיה "שר האוצר" באישור "וועדת הכספים של הכנסת".

זה אתה צריך בעד,

זה שר הממונה על זה. זה לא נוגע לאישור על משהו. הוא ממונה על ביצוע החוק. זו הסתייגות לא נכונה, במקרה הזה. אז אולי להגיד בדיווח?

רגע, יש לנו הצעה של דיווח?

כן. יש סעיף על דיווח.

אז הצבעת על סעיף 14? עוד לא.

מי בעד אישור סעיף 14 כנוסח הוועדה? בעד, קואליציה. מי נגד? מי נמנע? הצבעה נתקבל.

רוויזיה.

גם הוא קשור למידע.

"על אף האמור בסעיף קטן (א), מותר להעביר לשירות התעסוקה מידע לפי סעיף 12(ב) לחוק מענק לעידוד תעסוקה". אבל אין פה נושא חדש.

אבל אין פה נושא חדש. לא נגענו בזה.

אז אני רק אומר לך שכשאתה דן איתם מאחורי הקלעים על סעיף 12, תדון גם על זה.

אני לא בטוח שזה אותו דבר. אז על סעיף 15 הוא לא הצביע.

אני מצביע על סעיף 15. בסדר. אני אגיש רוויזיה.

ירים את ידו.

מי נגד?

הוא נגד ואני רוויזיה. נגד ואני מגיש רוויזיה.

יש סעיף 16 וסעיף 17. אין הסתייגויות.

עכשיו,

לך את העניין של ביטול - - - קיזוז?

קיזוז וקצבאות.

זה מופיע בנוסח כסעיף 17 (א), עמוד 16 למטה.

זה משהו שהוקרא אתמול?

אם אפשר להקריא את זה? הסעיף הזה שאנחנו מוסיפים הוא סעיף שאומר שאם יהיו קצבאות שלפי החוק הקיים מקזזים, אם מישהו מקבל שני סוגי קצבאות. החוק הזה אומר וזה בהסכמת שר האוצר ובהסכמת שר העבודה ורווחה, במקרה הזה לא יהיו קיזוזים. הם מקבלים את מלוא הסכום

הרי המענק הולך למעסיק. מה קשור קצבאות?

אם המעסיק, המעסיק הוא גם אדם פרטי, שגם מקבל קצבאות.

אתה תפסת את הפרינציפ.

בגלל שזה לא קשור, אנחנו לא רוצים שיקזזו. רגע, שנייה.

אנחנו רוצים. ועדת הכספים מאז ומעולם שאני מכיר אותה היא נגד הקיזוזים האלה. למשל, הייתה לנו מלחמת עולם כאן כשהיה צריך לקזז קצבת זקנה מניצולי שואה.

אני לא הצלחתי במאבק הזה, אבל קיבלתי כסף. העבירו 62 מיליון שקל כדי להוסיף. כאן מדובר על הסכמה של הממשלה, גם שר האוצר וגם שר העבודה והרווחה, שבמקרה הזה לא יקזזו כאשר יש כפל קצבאות, ששניהם הולכים למקום אחר. אלא מה, אתה טוען טענה נכונה. אתה טוען: מה שנוגע לכל החוק הזה, הרי לא מדובר על המעסיק. אנחנו מנצלים את החוק הזה כדי להביא את החוק שבו אני מעריך שיש בו

בגלל שהוא נמצא בחל"ת ויש לו קצבת זקנה, אז הוא יקבל את הכסף רטרואקטיבית. זה מה שדיברנו עליו?

לא יקזזו לו. גם אחורה?

רק המענק. לא. רק מעכשיו.

הוא מנצל את זה כדי להכניס את זה למובטלים.

אבל עכשיו, פה. כדי להכניס את זה. מדובר בהוראת שעה. מדובר בהוראת שעה למרץ, אפריל ויוני. כן.

אנחנו מדברים על הוראת שעה למרץ, אפריל ויוני.

שהיא למעשה בתקופת קורונה. ובתקופה הזאת יש הוראה שחורגת כרגע מהוראות חוק הביטוח הלאומי וחוק הבטחת הכנסה. אם צריך להרחיב, אנחנו נרחיב.

אני רק אומר שהקצאה הזאת באופן עקרוני אושרה גם בוועדת השרים לענייני החקיקה ביום ראשון אחרון. ויש לנו שני תיקוני נוסח.

תיקוני נוסח שלא הוקראו אתמול.

מה הבעיה? יש לנו שני תיקוני נוסח.

אני טלי ארפי מהלשכה המשפטית. אחד מתייחס לזה שהתיקון לא יחול רק על מי שקיבל קצבה לפני שהוא פוטר או יצא לחופשה ללא תשלום. ותיקון השני נועד להבטיח שמי שקיבל קצבת נכות, התיקון המוצע פה לא יפגע בגובה הקצבה שלה הוא זכאי. אלה הם שני התיקונים. לא. לא הבנתי.

נושא חדש. קשה לך להבין כשזה לא לפניך. לא הבנתי מה היא רוצה. מה את מבקשת? מה התיקון הראשון?

כל הסעיף הזה בכלל לא הוקרא.

נכון. על איזה סעיפים היא מדברת? היא מדברת על הסעיפים 17א בעמוד 16. הרב גפני, הדיון עכשיו הוא עד 16:00?

פעם היו מכבדים את ישיבות המליאה וכו'. שנייה. אייל, תקריא את זה. תיקון חוק הביטוח הלאומי, הוראת שעה 17א. בתקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020)

יום 30 ביוני 2020 (בחוק זה, תקופת הוראת השעה), יקראו את חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995 כך: (1)בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה מעבודה או ממשלח יד", בסופה נאמר: "ולעניין סעיפים 200, 201 ו-202, או הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בפרק ז' לחוק"; (2)בסעיף 238,

בסופה נאמר: "ויראו הכנסה מדמי אבטלה כהגדרתם בפרק ז' לחוק כהכנסה מעבודה או ממשלח יד"; (3)בסעיף 320(ח) המילים " לדמי אבטלה או" יימחקו. כן. תחולה, חוק הביטוח הלאומי 17ב. חוק הביטוח הלאומי, כנוסחו בסעיף 17א לחוק זה, יחול על גמלת אזרח ותיק כמשמעה בסעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי, על גמלת שארים כמשמעותה בסעיף 252 לחוק הביטוח הלאומי, על קצבת נכות כמשמעותה בסעיף 199(1) לחוק הביטוח הלאומי, ועל דמי אבטלה כהגדרתם בפרק ז' לחוק, המשולמים בעד החודשים מרס, אפריל, מאי ויוני 2020, לאדם שהיה זכאי לקבלת הגמלה או הקצבה כאמור עובר למועד בו פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת מעסיקו לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות (בחוק זה, מועד הפסקת העסקתו). טלי, פה אתם רציתם לעשות - - - פה יש לנו תיקון לנוסח. אנחנו מורידים - - - שמתייחס לזה שזה חל רק על מי שקיבל את הקצבה לפני המועד שבו הוא פוטר מעבודה או הוצא לחופשה ללא תשלום. ולכן מהמילים " עובר למועד - - - מה? מה? כן, כן.

אנחנו מבקשים להוריד את הסיג שדיבר על כך שהתיקון המוצע יחול רק על מי שהיה זכאי לקצבה לפני המועד שבו הוא פוטר מעבודה או הוצא לחופשה ללא תשלום. ולכן צריך לתקן את הנוסח כך שהסיפא שמתחילה במילים "עובר למועד" ועד "מועד הפסקת העסקתו" תימחק. יש בעיה, אייל? לא, לא.

הרב גפני, אני רוצה לומר משהו. אפשר? כן, אבל רגע.

תקריא. אנחנו מוסיפים עוד סעיף קטן (ב) לסעיף 17ב ש"אין בהוראות חוק הביטוח הלאומי

בסעיף 17א לחוק זה כדי להפחית שיעור קצבה שניתנה".

להקריא את כל הקטע?

מימון חוק הביטוח הלאומי 17ג. אוצר המדינה יחזיר למוסד לביטוח לאומי כל סכום שהוצא בגין כל גמלה או תוספת גמלה המשתלמת לפי הוראות חוק הביטוח הלאומי כנוסחו בסעיף 17א לחוק זה. תיקון חוק הבטחת הכנסה, הוראת שעה 17ד. בתקופת הוראת השעה, יקראו את חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980 כך שבסעיף 12(ג) בהגדרה "תגמול", אחרי פסקה (5) נאמר: "(6)דמי אבטלה כהגדרתם בפרק ז' לחוק הביטוח הלאומי".

חוק הבטחת הכנסה 17ה. חוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 17ד לחוק זה - - - אייל,

הסעיף הזה, גם אחרי שהעובדים שקיבלו - - - וקוזז. וקוזזה להם כבר קצבה, בגלל שהם יצאו חל"ת, בעצם קצבת זקנה,

או קצבת שארים זה בעצם הסעיף שיחזיר להם את הכסף או לא? זה אמור להחזיר להם את הקיזוזים, כן. אחורה, רטרואקטיבית?

אלה הסעיפים שאמורים להחזיר.

עוד משהו? רגע, אני אשלים. כן,

חוק הבטחת הכנסה 17ה. חוק הבטחת הכנסה, כנוסחו בסעיף 17ד לחוק זה,

בתקופת הוראת השעה, על גמלה המשתלמת לפי החוק האמור או על תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב 1972 ששולמו לאדם שהיה זכאי לקבלת גמלה תשלום כאמור עובר למועד הפסקת העסקתו. האם גם פה אנחנו צריכים לתקן את העובר? אייל, כמו שדיברנו קודם. גם פה צריך למחוק את המילים " עובר למועד הפסקת העסקתו".

שזה ייגמר ב"כאמור". כן.

קיבלנו. יש עוד משהו?

יש עוד תיקון, לא הכנסתם אותו, שבא להבטיח שמי שהיה זכאי לקצבת נכות בגובה מסוים, התיקון הוא שגובה הקצבה שלו לא יפגע בגלל התיקון הזה. לכן צריך להוסיף לנוסח בסעיף התחולה "ובלבד שהתיקון המוצע לא יפגע בסכום - - - הייתה הקצבה החודשית לנכה נמוכה יותר". אני מכניסה את זה אחרי הסעיף שאומר: "לאדם שהיה זכאי לקבלת הגמלה ובלבד שאלמלא התיקון הייתה הקצבה החודשית לנכה נמוכה יותר".

זה כדי להבטיח שסכום הקצבה שלו לא יפחת בגלל התיקון המוצע.

מאיר שפיגלר. אני רוצה להגיד שני דברים.

התיקונים האלה הם בהחלט דרישה של הביטוח הלאומי ואני שמח שישנה

אנחנו עובדים בביטוח הלאומי. שניים, הביטוח הלאומי יבצע את המוטל עליו לעניין החזר רטרואקטיבי של הסכומים.

בטווח של בין 12 ל-14 ימים זה יהיה בחשבונות הבנק של הזכאים. כל הכבוד. יישר כוח. כן, בבקשה.

זה מנכ"ל.

בבקשה, להוסיף הסתייגות אחרי סעיף 17ו. אפשר?

הסתייגויות על זה. עובד שפוטר או יצא לחל"ת בעקבות משבר הקורונה - - - אבל אתה עושה טעות, בגלל שאני צריך להתמודד עם זה. עוד יקומו לי אנשים מכל מיני מקומות ולא יאפשרו את זה. אז תוסיף סעיף נוסף, בסדר? בסדר. זו הסתייגות. בסדר.

הסתייגות אחרי סעיף 17. עובד שפוטר או יצא לחל"ת בעקבות משבר הקורונה החל מתאריך 15 במרץ 2020 ועד התאריכים 15 באפריל או 30 באפריל 2020, יקבל את דמי אבטלה החל מהיום הראשון. אני לא להצביע בעד זה.

אתה מגיש כהסתייגות?

ירים את ידו.

הצבעה לא נתקבלה.

תמשיך הלאה. אני רוצה לסיים את זה. "מועד הנחת הצעת החוק או הגשת ההוראות לעניין מעסיקים של פיטרו עובדים 17ו. במועד הגשת העדכון לתכנית המפורטת כאמור בסעיף 3ב(א2)(2א) לחוק-יסוד: משק המדינה, תניח הממשלה על שולחן הכנסת הצעת חוק או הוראות שיביא שר האוצר לאישורה של ועדת הכספים לעניין מענק למעסיקים שלא פיטרו או לא הוציאו לחל"ת את עובדיהם בתקופה שמיום 1 במרס 2020 עד יום 18 באפריל 2020, ובלבד שסך המענק כאמור למעסיקים כאמור לא יפחת מ-......" תסביר את זה. מכיוון שנושא הפיצוי למעסיקים שלא פיטרו לא מוסדר בהצעת החוק עצמה, ביקשה הוועדה להבטיח שנושא המעסיקים שלא פיטרו ואמורים לקבל עוד פיצוי על זה שהם לא פיטרו, ולכן יובא לוועדה ולא, חלילה - - - טוב. הוא לא יסכים לזה. השר לא יסכים לזה. אנחנו דיברנו על העניין שצריך למסור דיווח לוועדה.

יש את העניין של חצי מיליארד. אני מזכיר שהתוכנית המפורטת מוגשת לוועדה ממילא לפי חוק היסוד. חצי המיליארד הוא גם סעיף בנפרד?

החצי מיליארד הוא בתוך התוכנית המפורטת של 14 מיליארד שעברה בחוק יסוד. חוק היסוד קובע שאחרי שהממשלה מאשרת את התוכנית המפורטת היא מגישה אותו לכנסת. ולכן אני מציע להסתפק בדבר הזה. לוועדת הכספים. מעבר לזה, נקבע במפורש בחוק היסוד שהתוכנית המפורטת, החלק הזה, האישור שלו יהיה או באישור של ועדה בכנסת או בחוק. ולכן די בכל הדברים האלה שנקבעו בחוק היסוד. אסי, יש לכם בעיה עם הנוסח הזה?

כי הוא מצמצם למעשה את שיקול הדעת של הממשלה. והוא מחייב להגיש את זה לכנסת בטרם הממשלה אישרה. פשוט לטעמי זה לא נדרש - - אופיר, מה אתה אומר? - - - שיגיע לוועדת הכספים חצי המיליארד שנדרש. חלק ילך לעסקים שלא פיטרו.

שכדי למנוע מצב שבו לא יתקבל אישור של הכנסת להפשרה של הכסף, הכנסת ביקשה, ועדת הכספים,

שמענו.

אנחנו מבקשים שאת חצי המיליארד שקל אתם תביאו לפה, לדיווח, לאישור, לכל מה שצריך בעניין הזה. לתמרוץ כל אלה שלא הוציאו את העובדים שלהם.

צריך

אז צריך לרשום את זה בחוק. חצי מיליארד שקל, הכסף שמיועד לכאלה שלא פיטרו את העובדים. שיובא לכאן לדיווח לוועדה. שר האוצר פרסם, אם הבנתי נכון, תתקנו אותי באוצר, על חצי המיליארד, שהוא פנה בעצם לציבור: תנו לי רעיונות מה לעשות, איך לעזור לעסקים.

אז מה שאנחנו ביקשנו הוא שבתוך חצי המיליארד, חלק מהסכום, או אפילו כל הסכום, ילך

לכאלה שלא פיטרו.

בדגש על הקטנים. כן.

הוא פרסם אתמול לציבור. אז אנחנו לא נוכל לדרוש את הכול.

אבל בחוק יסוד: משק המדינה נכתב במפורש שמתוך 14 מיליארד, חצי מיליארד זה בעצם לצורך פיצוי עסקים שלא פיטרו.

מה שהוא פרסם לציבור זה משהו אחר? לא, לא. אותו דבר.

מה שאתמול הם דיברו עליו זה איך לחלק את הפיצוי. מה שמשרד האוצר פרסם לציבור זה בדיוק זה. את אותם 500 מיליון שקל לבקש לקבל את ההערות של הציבור מה הצעתם לעניין הקצאת הכספים.

ואתם הוספתם בחוק היסוד שההצעה הזאת תצטרך להתבצע באמצעות אישור של ועדה בכנסת או בחוק ראשי. ועדת הכספים.

אמר משהו אחר. הוא אמר שהשר יביא את זה לשרים כדי שהשרים יביא?

לממשלה או לשרים הרלוונטיים. זה מה שאמרתי קודם. זה מופיע בחוק יסוד. אנחנו מוסיפים כאן שצריך שיהיה דיווח בעניין הזה. חוץ מהנושא של האישור, שיהיה דיווח. ואני מבקש שאת הסעיף האחרון: "דיווח לוועדת הכספים על ביצוע, היקף הבקשות שהוגשו, היקף המענקים ששולמו לפי חוק זה,

אתם תדווח לוועדת הכספים. זו ההסתייגות שלי. אייל, אתה תקריא. הסתייגות של מי? זה במקום הסעיף הזה? אז הינה, אנחנו איתך. כן, אייל. זה במקום הסעיף הזה?

זה בנוסף לסעיף 17 שעבר. יהיה גם דיווח. אבל מה הוא יהיה?

אני עדיין לא הצלחתי להבין. ועדת הכספים

אבל השר לא מסכים לזה.

לא יסכים. ואז זה הופך את הוועדה שלו לחותמת גומי. אנחנו חייבים לקבל דיווח על ההתקדמות.

אנחנו אחרי זה נהיה חותמת גומי.

אם השר יסכים - - - אני לא מסכים שנהיה חותמת גומי, ינון. אתה כבר נהיית ותיק. תקריא את זה.

"הממונה על התקציבים במשרד האוצר ידווח לוועדת הכספים של הכנסת על ביצוע החוק, ובכלל זה יכלול הדיווח נתונים לגבי מספר הבקשות שהוגשו, מספר המענקים

וכל נתון אחר הקשור בהם." רבותיי, אני מבקש להצביע על מה שהקראנו בסעיפים האלה. אלה סעיפים 16, 17 ומה שהתווסף, מה שהקראנו. עד סעיף 17ו, כולל 17ז, שזה הדיווח לוועדה.

מי בעד אישור הסעיפים האלה? ירים את ידו.

שוב, 17ו בנוסח.

מי נגד? מי נמנע?

הסעיפים אושרו. רוויזיה.

אני מצטרף לרוויזיה של אופיר.

מה אכפת לכם שזה בעיה של האוצר? לא אכפת לנו הרבה דברים. אנחנו רוצים להסדיר את זה. אנחנו רוצים שזה יהיה.

אני מבקש לומר ככה: יש כמה דברים שלא סיימנו. מה זה לא סיימנו? יש ויכוח לגבי הנושא הזה של האולמות, של הגופים - - - אתה יודע, אני רוצה לבשר משהו מאוד מאוד גרוע. תקשיב, נכון שאישרו להם לחזור לנהל את האירועים?

משרד הבריאות עכשיו מגביל אותם ל-250 איש. 250. רגע, חכה. זו החלטת ממשלה. רגע. לפני החלטת הממשלה, הם הלכו, מילאו את המקררים, החזירו את העובדים, עשו את הכול, כי הם היו בטוחים שחוזרים כרגיל. עכשיו, הם נשארו עם מקררים. באולם של 300 זה 250. אולם של 1000, גם 250. טוב. תני רגע לסיים. אנחנו מבקשים מאנשי משרד האוצר, ואנחנו מבקשים מהייעוץ המשפטי אצלנו, שגית ואייל, לשבת על הבעיות האלה שאנחנו לא סיימנו. ואותו דבר גם לגבי העברת המידע. עכשיו, איפה העוזר של השר?

אני מבקש שתשבו על העניין הזה. יש פה כמה דברים שאתם תצטרכו להביא לנו. אנחנו נראה איך עושים את זה. המצב הוא כרגע כזה. אני מבקש שתגיד לשר ואתם צריכים לפעול בעניין הזה. צריכים לשבת אנשי משרד האוצר, לא רצינו לעשות את זה בזה, אנשי משרד האוצר עם האנשים המוכשרים אצלנו בייעוץ המשפטי. הם ישבו, יגיעו להסכמות, הינה, מה טוב. אתם צריכים לבקש לבוא לוועדת הכנסת על הנושאים החדשים. פתאום באופוזיציה יש הרבה נושאים חדשים. צריך לבקש את זה. אתם לא צריכים למהר לשום מקום, מכיוון שמי שחשב שהאופוזיציה איתנו ולכן אפשר להביא את זה היום למליאה או מחר למליאה, אי-אפשר להביא. יש פה מאבק עם האופוזיציה. זה דבר שנוי במחלוקת. אבל זה עכשיו בטיפול שלכם.

תודה רבה.

הנושא, הבקשה הראשונה.

שאפשר להגיש בעצם בקשה למענק לפי חוק זה. אה, בבקשה, תגיד. סעיף 18 גם כן, נשארה ממנו בקשה: "בקשה למענק לפי חוק זה ניתן יהיה להגיש לאחר 30 ימים מיום התחילה." למה צריך את זה? זו בקשה של משרד האוצר מאתמול. אולי כדאי שתנעל את הישיבה.

כי החוק בעצם חל מיום פרסמו, מתחיל מיום פרסמו, אבל בקשה ראשונה למענק תתאפשר רק בתוך 30 ימים.

אבל הבקשה תהיה רטרואקטיבית? - - - ממילא - - - הוא לא ביקש את זה רטרואקטיבית. אבל למה הם צריכים את זה? התשלומים הם בגין חודש יוני.

גמרו את ההכנות. מה הסיפור שלכם להתעסק בזה. למה צריך לאחר 30 יום? לאור הזמנים שקצבתם לנו, של הביצוע, של ה-21 ימים מיום הגשת הבקשה במלואה, צריך את המועד הזה כדי שתהיה מספיק היערכות. ביקשתם את זה קודם. למה ביקשתם? אנחנו מניחים - - - אסי, תגיד לי, זה חיוני?

זה חיוני, בגלל התוספת שהוספתם, של ה-21 ימים.

לא, לא. עצרתי באמצע.

תשבו גם על זה.

אני מבקש שתשבו גם על העניין הזה. אם אתם תתעקשו על זה שצריך את ה-30 יום,

נחזיר את זה להצבעה. אם לא, אני לא בטוח שצריך. נדמה לי שהיום זה די מיותר. אייל, תשבו גם על העניין הזה, ולפי זה נחליט מה אנחנו עושים. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:14.